בוקר טוב חברים, אני פותח את ישיבת הוועדה המיוחדת בדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון) (שר נוסף במשרד וכשירותם של השרים). אנחנו פותחים דיון בהנמקת הסתייגויות לפני

הסתייגות מס' 1 של חבר הכנסת משה ארבל. זה תיקון לחוק המתקן לחוק יסוד: הממשלה, זה לא